אני פותח את הישיבה, הנושא הוא אובדנות בקרב עולים חדשים בתקופת הקורונה. הוועדה קיימה דיון מהיר בנושא ב-30 ביוני 2020,

המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ב-6 ביולי